המציעים טרם הגיעו אני מניח, בגלל השיבושים שקיימים בכל רחבי הארץ, אז נלמד עליהם זכות ולמרות שהייתה לי האפשרות לבטל את הדיון אבל אני מכבד את כל הנוכחים שטרחו והגיעו, לכן אני מקיים את הדיון. אם המציעים יגיעו הינה, המציע הגיע. לימדתי עליך זכות. על סדר-היום: הצעה לדיון מהיר

"מטרד העכברושים ופגיעה סביבתית באזור גוש דן". המציע הוא חבר הכנסת סגן יושב-ראש הכנסת ניסים ואטורי. גם חברת הכנסת שלי טל מירון. הדבר הזה מצריך דיון דחוף.

שיהיה להם מפגע תברואתי כזה גדול.

ברק ובכל הערים בגוש דן זה לא רק בבני ברק אלא בכל הסובב, מה גרם לתופעה ואיך מתמודדים איתה. חבר הכנסת ניסים ואטורי. הגשתי את הבקשה לדיון בנושא בני ברק בעקבות פנייה של חברי יעקב וידר. הבעיה היא מאוד חמורה. לא יודע אם זה עכברושים, חולדות, ברחובות. זה בא בעקבות מפגע תברואתי, אבל אנו יודעים מה יכול לקרות מכזה דבר. כאבא לילדים אני לא רוצה שהילדים שלי יפגשו חולדות. ראינו שחולדות נגסו ואכלו אצבעות של ילדים. יש פה מסוכנות וזה יכול להתפתח למפגע גדול מאוד. אני מבין שבנושא הזה הוכנס הנושא של גוש דן בכלל אנחנו לא נצבע עיר מסוימת, עשו את זה בעבר. לא חושב שזו בעיה מקומית כי זה תמיד מגיע מאזור מסוים ומתפתח הלאה. יכול להיות שזה בעיות מקומיות שצריך לפתור אותן כדי לעצור את זה מה שיותר מהר ויש לטפל בעניין הזה. אי אפשר להשאירו כך. לכן ראוי שהוועדה הזו תתערב בבעיה הזו כדי לפתור אותה מהר ככל האפשר. אשמח לשמוע אתכם כאנשי מקצוע. תודה רבה.

לפני שאמשיך עם הדוברים, אציין שהגשתי שאילתה בנושא לשר הפנים ב-27 ביוני. קיבלתי תשובה משר הפנים והוא תיאר את הטיפול, את החשיבות בטיפול ובמיוחד בעיר בני ברק. אך נשמע מפיהם ולא מפי כתבם,

אצלנו פותחים בנשים. לא מפתיע אותי. רציתי לשמע את אנשי המקצוע. אני טל גלבוע ממשרד ראש הממשלה, יועצת ראש הממשלה לזכויות בעלי חיים. אני

זו ההערה והבקשה היחידה.

יש לנו הסכמות של הקואליציה,

בטוח שגם האופוזיציה תתמוך. הבעיה שם זה חולדות? כי מלכודת דבק היא קטנה.

מלכודות דבק יש גם גדולות. יש בכל מיני גדלים. מה ששמו בבני ברק זה

אין מערכת היום שמגנה על שטחים שלמים. שמנו מערכת שעולה די הרבה ודי יעילה שמגנה כי אנו נפגעים.

אתה רואה בחשדות בדיוק כמוני. כל התחנות - יש לנו גם הסכם ושיתוף פעולה נהדר עם

שלום, אני מנהל אגף מפעלי מים וביוב עירוניים. מכירים את הבעיה. נמצאים בקשר צמוד עם התאגיד בהקשר הזה. אמורה להתקיים פגישה עם הפרויקטור של הרשות המקומית. שהוא יתכלל את האירוע ויסכם. התאגיד משתף פעולה עם הרשות המקומית, וכמובן נעקוב ונסייע לו בכל הנדרש. תודה. ארגון מדבירי המזיקים בישראל. צהריים טובים. אדבר בשפה אחרת כי אני בא מהשטח. אני בעצמי מדביר. סיירתי וראיתי, חקרתי את השטח. קודם כל יש להבין, בעניין המכרסמים, עוסקים בשני סוגי מכרסמים יש החולדה שחיה מעל פני השטח, חיה בתוך הביוב, יוצאת החוצה, חולדת החוף, ובה אנו עוסקים. חולדת החוף. ידידי בועז יחדד את הדברים. סיבה תשמעו מאיפה מגיעות החולדות ולמה דווקא שם. אתמקד בבני ברק כי זה מוקד. המקום מעל פני השטח, סובל מניקיון, סניטציה ברמה מאוד-מאוד קשה,

אין סיבה שהם ייצאו משם. אין דרך גם מבחינת הדברה במצב הקיים נכון להיום לעשות משהו. חייבים פה שילוב של הגורמים. רק אחרי שיהיה שילוב אפשר יהיה לפעול מבחינת הדברה, לצאת עם פרויקט מסודר. לטובת הדבר הזה יש להקים פרויקט - בועז שהוא מומחה עולם ההדברה שלנו, הוא חקר את זה עוד יותר לעומק, הוא ייתן לכם תיאוריה מעניינת. נהיה חייבים בשיתוף פעולה. אתם פועלים כבר במקום? יש חברת הדברה שפועלת עם העירייה אבל השיטה לא נכונה והם לא אשמים. צריך לעצור ולתקוף את זה ממקום אחר לפי תוכנית

המזיק שהקשר בינו למבנה הוא הכי חזק, מורכב, מתעתע ובלתי ניתן לעצירה כמעט חולדת החוף. חולדת החוף זה מכרסם שחי במערכת הביוב ולאורך מישור החוף אך גם כאן בירושלים. מה שהוא עושה - יש לו שלל תכונות מצמררות, פשוטו כמשמעו אחת מהן, יודע לכרסם בטון. הוא יודע לעשות עוד הרבה דברים מזעזעים אחרים. הוא מכרסם בטון וממערכת הביוב מה שהחולדה עושה אם זה הפיר האנכי של בור הביוב באשר הוא, היא מכרסמת את בור הביוב בדופן שלו ויוצאת למחילה על פני השטח. כשליד בור הביוב יש משטח הבטון , היא סוחבת את החול ממשטח הבטון,

מכניסה אותו לביוב ולכן לרוב לא רואים את החול הזה ומגדילה את שטחה ומתחילה לפעול על פני

אני לא חושב שיש גוף כמו עיריית בני ברק או כל עירייה אחרת במדינת ישראל- - נתקלת בעוד מקומות בארץ? בארץ המקרה של בני ברק הוא ייחודי בגלל גבעות הכורכר. אבל הן לא קמו היום, ולא היו חולדות. יש פה אירוע נקודתי.

הוא העריך את התקציב הנדרש כדי לטפל ולמגר, לא באופן מלא כי אין דבר כזה עיר עם 0 חולדות גם העיר הנקייה ביותר אבל למגר לרמה נסבלת שיוכלו לחיות בשגרה, כ-150 מיליון ₪. זה לא סכום שעיר בישראל אולי תל אביב גם לא בטוח - מסוגלת להקצות לכזה סוג של פרויקט, אבל העיר התחילה עם פילוט מיוחד בשכונת גבעת

ועדיין אני לא רואה בשטח. יש איזה פרויקטור שמינו. מינו אותו זה אחרי לחץ מאוד גדול.

אני אומר מה שצריך. גם 100 מיליון לא יספיק.

מ-2.7 עד יום שישי בבוקר חוץ ממערך התברואה

במערך שלנו שגייסנו,

אני חוזר,

מפנים מפגעים, וחברת ההדברות מטפלת. אנו במשרד התייחסו למכתבים של המשרד להגנת הסביבה וזה חשוב לנו כי המשרד היה שם, לפחות המכתב האחרון. הוצאנו תוכנית ראשונה, קיבלנו את הערות המשרד להגנת הסביבה. הוצאנו תוכנית שנייה, שהיא מקובלת עליהם אבל רוצים את התוכנית המפורטת. נעמוד ביעד אני מקווה ב-20 ביולי ונגיש אותה בצורה מסודרת למשרד, כדי שאלה יהיו אבני הדרך שאיתן אנו נתנהל. אני מבקש מכם כאזרח לא כבעל חברה, מבקש מכם לראות בבני ברק כאירוע שיש לטפל בו בגיוס הכספים הן מהמשרד להגנת הסביבה, משמירת הניקיון יש שם כסף. מבקש לגייס את הכסף הזה ולהביא לנו כסף ולדאוג לנושא הזה.

בתוכנית יהיה מערך האשפה, מה צריך, מה ההמלצות. נעבוד עוד שבועיים, נביא משאיות מכל הארץ ונפנה את כל המפגעים. נוסיף כלי עצירה. כמובן בני ברק מוסיפה טמוני קרקע, מה שאמרת אדוני, שזה דבר חשוב. אבל אם לא נתגבר את מערך הפינוי ונכין תוכניות פינוי ונתגבר את כלי העצירה ונוסיף את הימים האלה, לא יהיה כלום. אנו כרגע עושים מה שנתבקשנו על ידי המשרד ומכבדים אותו מאוד. ניטור מחילות זה משהו גדול מאוד.

יש פה בתים פרטיים של אגרני פסולת.

אנו מנסים לדבר

העירייה הוציאה פרסום.

אני שמח לפחות שיש היענות, רואים אותנו ויש הוכחות לזה אבל לא יכולים בשבוע בשבוע או ב-16 יום לא יכולים לנתח את זה. נתתי תוכנית של שלושה חודשים ראשונים למכה הראשונה ועוד שלושה להדברה, היא צריכה להימשך לתקופה יותר ארוכה וצריך הרבה כסף פה. יש מעורבות טובה של ראש העיר,

הפנייה היא לעירייה. היה ראש עיר מצוין, שהוא יושב-ראש

זה שנים שיש פסולת בבני ברק, לפחות שנתיים, שלוש ארבע. יש לטפל בזה קודם כול. לבקש לטפל בזה ולא מקרה חירום, חברה חיצונית, 20 מיליון. תגידו שיש לכם בעיה - צריך לטפל בזה. זה לא בעיה אקוטית חירום, בני ברק נפלה. לא, זה קורה שנים ואם יש בורות וביוב העירייה צריכה לטפל. יש בעיה של כסף תפנו, תראו מה קורה. צריך לבדוק את זה. יש שר פנים טוב, יש לעשות את זה.

האשפה הלך וגדל בשנים האחרונות גם בעקבות ההיטל, גם בעקבות התחנות והאגרות. בואו נקרא לילד בשמו.

פעם רשות שילמה X היטל ואני זוכר שהייתי בוועדת הכספים שזה החל בכמה שקלים בודדים ואז אגרות שהתחנות מוחזקות בוא נקרא לילד בשמו

וכל שני וחמישי עולה - התקציב הזה הולך ונהיה גרוע

נכון, נוצרה בעיה, גם אגרות, גם היטלים,

כל מה שאתה אומר וצודק, לא נולד מהשמיים 200 טון ולא נזרק אבל לאט-לאט

זה לא הדבר היחיד ואולי אף לא המרכזי. יש פעולות הדברה, פעולות הסברה, יש שלל פעולות. יש פה דוח, אולי כשנשלח את התוכנית יראה חבר הכנסת ואטורי שהנושא של האשפה הכי קל לטפל בו במכה הראשונית אבל כמובן התוכניות- - גם אם תעשו מבצע ב-290 מיליון שקלים, מה קורה אחר כך? צריך בשגרה לדעת להתנהל. יש לנו תוכנית המשך גם לשגרה וגם להמשך. אני רוצה לסכם את הדיון. אל"ף, חשוב שהתקיים מפגע תברואתי שפוגע באזרחים וחייבים לטפל בזה במיידי לא מחר אתמול. אני מסכם את הדיון. הועדה שמעה את נציגי הממשלה, נציגי הרשות, את הארגונים השונים, הפרויקטור שמטפל. אני שמח שיש שיתוף פעולה מלא בין העירייה לפרויקטור, והעירייה התגייסה בכל כוחה לטפל במפגע

אנו קוראים למשרד הפנים שאמור לטפל בנושא לזרז כל נושא התקצוב. זה לא סובל דיחוי. מדובר פה בפיקוח נפש ובחיי אדם.

אני מבקש שעיריית בני ברק תדווח חודש מהיום על התקדמות הליכים תקציביים